היום יום שלישי, ט"ו בסיון התשפ"ב 14 ביולי 2022, אנחנו ממשיכים את הדיון על הצעת חוק המכר (תיקון מס' 9). בדיון הקודם שמענו את הממשלה והתחלנו לשמוע את התאחדות הקבלנים. היום אנחנו ניתן לכם,

להשלים את הטענות שלכם. משרד השיכון ומשרד האוצר קיבלו החלטות במועצת רמ"י, הם כבר החילו היום את חוק המכר על הקרקעות שמשווקות על ידי המדינה, לכן אנחנו נמצאים כאן בדיון על קרקעות פרטיות. לפי מה שאני מבין ומה ששמעתי, ותתקנו אותי אם אני טועה, אם אנחנו מנסים לעשות איזה שהוא תמהיל ולהבין כמה קרקעות מדינה משווקות אל מול קרקעות פרטיות, היחס הוא בערך 60/40. כשאתם מציגים את הטענות שלכם, ואני פונה להתאחדות הקבלנים, תיקחו בחשבון שעל 60% מהקרקעות שהולכות להיות משווקות וכבר משווקות, חוק המכר חל. אין ספק שכשמדובר במאסה כל כך גדולה של מכרזים ושל קרקעות, זה ישפיע על התחרות וישפיע על המחירים. מנכ"ל משרד השיכון, רק לגבי הטענה שאמרתי, אם תוכל לדייק אותי. מועצת רשות מקרקעי ישראל אכן העבירה בשבוע שעבר את ההחלטה לגבי הטמעת החלטת הממשלה והחלטות רשות מקרקעי ישראל, מה שכמובן רלוונטי לכל המכרזים של מחיר מטרה וכל המכרזים שמוציאה המדינה. כמובן שלגבי קרקעות פרטיות המספרים הם אחרים, כי זה תלוי בבעלי הקרקעות מתי הם מחליטים איך להשתמש בדברים האלה. כן יצוין, ויתקנו אותי היועצים המשפטיים אם אני טועה, שחקיקה ראשית משפיעה בסוף על אותן קרקעות פרטיות שנמצאות בהסכמי מכר והסכמי רכש, זאת למרות שהקרקע היא פרטית והיא הקניין האישי של אנשים. איפה קרקעות קק"ל נמצאות? קרקעות קק"ל נמצאות יותר במרכז הארץ מאשר בפריפריה. מקובל לחשב שקרקעות קק"ל הן 13% מקרקעות המינהל. אמרתם 60/40. זה ב-60. 13% מתוך ה-60? כמה אתם משווקים מתוך ה-60? אנחנו משווקים קרקע שאפשר לשווק אותה, אנחנו לא מסתכלים אם היא של קק"ל. 13% מהקרקעות הן קרקעות של קק"ל, 87% הן קרקעות מדינה. המדינה משווקת גם עבור קק"ל. למה היא משווקת עבור קק"ל? אולי נוציא את זה מקק"ל. היא מנהלת את הקרקע. האם יש הערכה לגבי ויתור על הכנסות המדינה על הקרקע בעקבות ההחלטות של מועצת רמ"י? קשה לי לחשב את זה כהחלטה אחת, בגלל שזו שורה של החלטות. הוויתור של המדינה הוא לא רק על הנושא של הצמדה לחוק המכר, הוא גם בנושא של מחיר מטרה ודברים אחרים. מה בדיוק נקבע בהקשר הזה? נקבעו ארבע החלטות בהקשר הזה. אחת, הועלה חלקם של בני המקום; שתיים, הועלה מספר המכרזים במחיר מטרה. אם עד היום באזורי המרכז זה היה 60% ובפריפריה 65%, עכשיו האחוזים עלו ל-80% ו-65%. למה זה חשוב? כי ככל שבמכרז יש יותר דירות של מחיר מטרה, כך הקבלן יוציא פחות כסף והיכולת שלו להרוויח בנויה מה-20% החופשיים או מה-35%. שלוש, אותם דברים שנכנסו לגבי חוק המכר על פי הצעת ההחלטה הממשלתית, נכנסים גם במכרזים הרלוונטיים של רשות מקרקעי ישראל איזה חלקים של ההצעה? גם את נושא ההצמדה, גם את נושא שכר עורכי הדין, וגם את הנושא של הפיגורים. נושא שכר עורכי דין נמצא בתוך החלטות רשות מקרקעי ישראל כבר למעלה מארבעה חודשים במכרזים של מחיר מטרה. במכרזים האחרונים הם היו?

וכולם ניגשו למכרז. אני מניח שכל אחד בהצעה שהוא הציע היה צריך לגלם את הדברים האלה. זה לא חל אחורה? זה לא חל אחורה, אנחנו מחילים קדימה. במכרזים האחרונים שיצאו יש שני תיקונים שנעשו. אחד, הסיפור של שכר טרחת עורכי הדין - הקבלנים שמגישים הצעות מגלמים את הסכומים האלה. עוד תיקון נוסף שנעשה, העניין של איסור הצמדה לאחר מועד המסירה. שכר טרחת עורכי דין זה רק למחיר למשתכן? זה כל השיווקים של המדינה. המחיר 5,000 היה מחיר מקסימום, כשגם היה ניתן לקבוע אפס. המדינה אמרה שבמכרזים של המדינה היא מבקשת שהסכומים האלה יגולמו במסגרת המחיר המקורי. גם הנושא

ההצמדה? יש שלושה תיקונים. שני תיקונים כבר גולמו במסגרת המכרזים. אחד מהתיקונים זה 5,000 שקל שכר טרחת עורכי דין. זה אפס היום? כן. מה שהחלתם בפעם האחרונה היה אפס?

כמו שמשלמים לאדריכל ומגלמים את זה במסגרת מחיר הדירה, כך אם משלמים לעורך דין מגלמים את זה במסגרת מחיר הדירה.

זה אומר לגבי מחויבותו של עורך הדין לרוכש בעניין רישום הדירה אם הקבלן פושט רגל או דברים כאלה? אם אני מבין נכון, הרציונל שהרוכש משלם חלק זה כדי שבסוף יהיו יחסי לקוח ביניהם. איך מייצרים את הזיקה בלי שהוא משלם? החובות של הרישום חלות על הקבלן - החובה היא לא כתוצאה מהתשלום. היה איזה רציונל מסוים ביצירת הזיקה הכלכלית בין הרוכש לבין עורך הדין, בגלל שהליך רישום דירה לוקח לפעמים הרבה מאוד שנים. לפעמים יש תתי חלקות, לפעמים זו חברה משכנת ואחר כך רושמים בטאבו. במשך השנים הקבלן יכול לפשוט רגל, יכול לסגור את החברה, יכול הרבה מאוד דברים. ברגע שיש זיקה כלכלית בין עורך הדין לרוכש, המחויבות של עורך הדין להמשיך לנהל את הליכי הרישום עבור הרוכש לא תלויה בכלל בקבלן. יכול להיות שאם ניצור מצב שכל המחויבות של עורך הדין תהיה רק לקבלן ולא לרוכש יצא שכרנו בהפסדנו. אני מציע לשקול את זה. צריך לבדוק כמה שנים לוקח להשלים הליכים. זה בסדר במצב שבו תוך שנה או תוך כדי הבנייה הדירה נרשמה בטאבו והעורך דין יוצא מהתמונה, אבל אנחנו יודעים שבלא מעט פרויקטים זה לא המצב. לא בטוח שהתועלת שאנחנו מרוויחים באותם 5,000 שקלים שווה את הסיכון שאנחנו מטילים עכשיו על הרוכש שיהיה בסוף תלוי אך ורק בקבלן. אין שאלה שהקבלן מחויב לרוכש, אין שאלה שהוא או מי מטעמו צריך לבצע את הרישום. אם הוא הטיל את זה על עורך הדין, עורך הדין מחויב לרוכש. לא לרוכש. רוצים להבהיר את זה ביתר שאת? רוצים לכתוב שהחובות לבצע חלות על עורך הדין? אפשר להבהיר את זה גם בחוק. עורכי הדין אומרים בעצמם שהתשלום הזה גורם למחויבות כלפי הרוכש והם היו מעדיפים לוותר עליו, לכן צריך לתקן את זה. אני רוצה שתשלימו לגבי מה שקורה היום בקרקעות המדינה. דיברנו על עורך הדין. תיקון נוסף שנכנס אומר שאם חלף מועד המסירה, לא ניתן להצמיד את התשלומים למדד תשומות הבנייה. למדד בכלל. אין הצמדה לאחר המועד. הוא יכול להצמיד למדד עד מועד המסירה. מתי ההחלטה הזאת התקבלה? לפני ארבעה חודשים, אם אני לא טועה. מה הנושא השלישי?

שרק את רכיב הבנייה ניתן להצמיד למדד תשומות הבנייה. את זה